בוקר טוב, היום כ' באדר התשפ"ג. נושא הישיבה של הבוקר: דוח משטרת ישראל בנושא האזנות סתר לשנת 2021, תכף נראה אם גם 2022, ודוח משרד המשפטים בנושא הפעלת הרוגלות על ידי משטרת ישראל, מה שמכונה פרשת NSO. הישיבה הזאת